אחר

אדוני היושב-ראש, אדוני שעוד דקה יהיה יושב-ראש. אז באמת סוף סוף. עבדנו קשה כדי להגיע לתוצאה שבעיניי היא תוצאה מאוד מאוד חשובה, הקמת הוועדה המיוחדת